בוקר טוב, תודה שכולכם הגעתם לפה,

יושב ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, יחד איתי, יושב הראש הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים אלכוהול והתמכרויות. אז קודם כל אני רוצה לקבוע להקראה לפרוטוקול